טוב, חברי הכנסת, אני מתכבד לפתוח את ישיבת ועדת הכנסת. ואנחנו דנים בבקשה של חבר הכנסת יואב קיש לרוויזיה. מכיוון שחברי הכנסת קיש אינו נוכח, אנחנו רואים את הרוויזיה ככזו שנדחתה. ועל כן אני מודה שוב לכל חברי הוועדה, לכל עובדי הכנסת, משמר הכנסת, היועצים המשפטיים, צוות הוועדה וכל העובדים. ונתראה אחרי הפגרה. ישיבה זו נעולה. הישיבה ננעלה בשעה 22:20.